בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. בבקשה, הצעה לסדר. אתה הכנסת באופן דחוף אתמול לסדר-היום שמחר נדון- - לא נדבר על זה. למה לא?

תדבר, אבל רק שנדע את הסדר: ביקשו ממני להביא את מה שאני מביא מחר ביום רביעי,